בוקר טוב, היום יום

י"ח בטבת התשפ"ב,

שמחים לארח פה את שרת התחבורה ואת

ועדת הכלכלה מפקחת על פעילות

תהיה הצגה של עד חצי שעה מצד צוות המשרד כולו, השרה, המנכ"לית ושאר בעלי התפקידים. לאחר ההצגה נערוך סבב שאלות של חברי

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כמי שהייתה חברת כנסת במשך שמונה שנים רצופות באופוזיציה מי כמוני מעריכה את החשיבות של עבודת ועדות הכנסת שכוללת חקיקה וגם פיקוח על פעולות

אפשר להמשיך דברים שתוכננו במשרד, חלקם דברים שהיו מחשבות לגביהם אבל לא היו כלים למימוש. חלקם דברים שהמשרד עושה שינוי כיוון בעניינם. כמו שצוין כאן, תקציב שיא למשרד התחבורה, 80% מהתוספת מופנית לתחבורה הציבורית.

עד 2026 אנחנו אמורות להיות עם אוטובוסים עירוניים חשמליים

הסדר התחרות החדש של גוש דן - - - של חברת דן,

בין היתר מדברות שם על מאות אוטובוסים חשמליים

על שבילי אופניים ועוד,

בחמש השנים הקרובות הוא יוציא שני מיליארד, 400 מיליוני שקלים בשנה עבור שבילי אופניים כשהיעד הוא שלפחות 50% מיכולת התחבורה בכל הערים תהיה זמינה לאופניים. זה נכון בכל

עוד שני תחומים בולטים: הנמלים, ודאי ראיתם שחברת צים הוציאה הודעה על העברת קו שלה לפריקה בנמל המפרץ החדש, אפשר לראות באופן מוחשי איך מתחיל עידן חדש, אנחנו נראה איך זה משפיע באמת, אבל עוד לפני שזה קרה המשרד ומנכ"לית המשרד השקיעו

הם עברו כבר ארבעה וחמישה סבבים של פגיעה

אשמח לעזרתכם בפנייה חד-משמעית לראש הממשלה שמקבל את תפיסתנו באופן

אני סומכת על אדוני שיקדם את זה במושב הקרוב. המנכ"לית רוצה להוסיף?

תודה רבה לשרה, הפנית אלי ואני מודה על הגיבוי. יושבים איתנו מבכירי המשרד, הרבה מהם מופיעים רבות מול הוועדה והשאר הם פנים חדשות. נציג אותם בקצרה: עילם שגיא המשנה למנכ"ל שעובד איתנו צמוד ומחזיק בתחומי אחריות רבים. אבנר פלור, ראש מינהל תנועה, שאתם בוודאי

אומר כמה דברים כלליים: מטיבו של משרד שעוסק בתשתיות ארוכות טווח, שאנחנו מסתכלים כך על הדברים. יש פה פרויקטים שנראה את התוצר שלהם רק עוד 10-15

בירושלים הרכבת הקלה פורחת ומשגשגת והיא בעודף ביקוש. הקו האדום בהשלמה להארכה ומתוכננים קווים נוספים שירשתו את כל העיר. יש התקדמות יפה מאוד יחד עם השותפים שלנו בעיריית ירושלים ובחברות

למה? ברוך הבא, תצטרף אלינו.

על האש אתם אוהבים אותנו.

אה, לא עושים?

אמרנו שהוועדה תשקול בחיוב, במידה שיהיה פיילוט של הממשלה בהיקף של כמה מאות אלפים של התקנים שהממשלה תעניק להורים, לסבים וסבתות של תינוקות שעלולים

האם עובדים עליה?

מה לוחות הזמנים, באיזה תקציב מדובר ומה מקורותיו. שאלה שנייה: אני מבקש לדעת מתי יהיה קוורום במועצת הרלב"ד ומתי תהיה התקדמות לבחירת מנכ"ל קבוע. וגם יושב-ראש. ומתי הכוונה למנות את היושב-ראש

מעבר לכך יש המון רגולציה עודפת מצד משרד התחבורה בעיקר בכל מה שקשור בהסעות פרטיות. שוחחנו בנושא הזה ואשמח לדעת מה הם הדברים שמקדמים אצלכם כי זה נושא

תבואו, תשבו, מי שיצא הלך אחורה בתור. אנחנו משתדלים להיות הוגנים כלפי כולם. אני הייתי מכבד קודם את חברות הכנסת.

ולכן אנחנו ניתן ללימור מגן תלם,

מי שרוצה לצאת מתל אביב לחיפה אחרי 23:30 אין לו בכלל אוטובוס. מי שרוצה לצאת אחרי 22:00 אין לו רכבת. אבקש לשמוע מה משרד התחבורה מתכוון לעשות בנוגע לכך.

היושב-ראש התייחס אליו, לעניין הפקקים בנמל

אתה לא צריך תו ירוק למבוגרים ולא לילדים והנוסעים במטוס ובשדה התעופה חושבים שכולם מחוסנים סביבם וזה לא נכון. חשוב שידעו שכך הדבר וכדאי ליידע את

בכובע הנוסף אני יו"ר השדולה לעסקים קטנים ובינוניים. חברות ההסעה הן חלק מהסיפור הזה של נפגעי ענף התיירות בצורה ישירה

הם חלק מכם ואתם יכולים לסייע בדבר הזה, וכמובן התעופה שתמיד אנחנו על הדבר הזה,

תנו עליהם את הדגש, תבינו שאלו ענפים שצריכים סיוע, תודה רבה. תודה רבה. אוסאמה

גם בזמן השר סמוטריץ', גם בזמן השרה רגב ועכשיו עם השרה מיכאלי. אנחנו יודעים איפה אפשר מחר בבוקר להתחיל לבצע פרויקטים בהיקף של 650 מיליוני שקלים ואז אפשר לנצל את הכסף. שאלה בעניין קו 955. שאלתי שאילתה בכתובים,

מדובר בקו שיוצא מנוף הגליל לירושלים. בדיון של הנציגים של החרדים הוסט הקו מוואדי ערה ועכשיו הוא עובר דרך יוקנעם

לא להשאיר אותם במשרדי רישוי ולא לשלם אגרות עבור רכבים שלא השתמשו בהם.

כיוון שאתם הולכים להיות מושקעים בשני מיליארדי

כדי להגיע לתחנת הרכבת אתה צריך להיות רץ מרתון או להגיע עם רכב ולגלות שאין לך איפה להחנות את הרכב וחונים אחד על השני,

מיכל וולדיגר, בבקשה.

הנושא של התחבורה ביהודה ושומרון, יש בעיית פקקים בכל הארץ אבל שם במיוחד. העומס בכבישים גדול מכמות האוכלוסייה שמשתמשת

הצלחתם לעשות את זה ברב-קו ואני מציע לעשות את זה גם בכבישי האגרה. אזרח נרשם פעם אחת והוא יכול לסמן שהוא רוצה שזה יהיה לכביש שש המרכזי,

מנהרות הכרמל, והגבייה תהיה

בתור חבר כנסת ובתור בחור צעיר אני חושב שזה העתיד ותודה שאת דואגת לו. יש לי שתי בקשות: פינוי התחנה המרכזית החדשה בתל אביב, קיימנו אתמול דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה, איתי הנהדר מהצוות שלך ליווה אותנו בדיון ושמענו שמדובר

תודה, יוראי. רם שפע, בבקשה.

אני חושב שיוראי נגע היטב בנקודה הקריטית. עלו פה המון סוגיות

זה נכון לגבי פרויקטים שקשורים בהרי ירושלים, זה נכון התחנה המרכזית, זה נכון לגבי

תודה. משה אבוטבול, בבקשה.

יושב-ראש הוועדה,

אני רואה שאתה משליט את זה בצורה טובה ודמוקרטית,

לא היית פה כשהזכרתי שכמי שהייתה שמונה שנים חברה באופוזיציה

אין דמוקרטיה בלי אופוזיציה.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי: עשינו את זה על הצד הטוב ביותר וגם בהגינות. השרה מעודדת אותי להישאר שם או מפיחה בי רוח תקווה.

אלו הדברים פחות או יותר. כיצד זה יגביר את השימוש בתחבורה הציבורית? מה היעדים המספריים שמבקש המשרד להשיג בכל מה שקשור במעבר מרכב פרטי לתחבורה ציבורית כתוצאה מהמהלך

מבקשים שקו 53 ייכנס לתחנת נחמני-בגין כדי שבאמת - - - והקו ייכנס מבני ברק ליהודה הלוי-שינקין. תודה רבה, בקשה ספציפית וזה מצוין. מיכאל,

כל אחד שמקבל החלטה צריך לגלות אחריות לגבי השלכותיה, אני מחזק את ידייך בעמדה הזאת. אני מקווה שהעמדה הזאת גם תשפיע על שאר ראשי הממשלה בממשלה

נכון להבוקר הוא לא עובד.

באותו הקשר יש השילוט האלקטרוני והמידע הסטטי בתחנות

השילוט האלקטרוני כמעט לא עובד, בניגוד

השאלה השנייה הגיעה אלי מאיגוד המוסכים, שאלה שנמסרת בשמי ובשם חברת הכנסת קרן ברק שהשאלה הופנתה גם אליה. הם מעלים שתי נקודות שמבקשים להתייחס אליהן: כל נושא רישוי שירותים לרכב, יש בו סעיפי תחרות אבל עברו חמש שנים וטרם קודמו תקנות שנוגעות בסעיפי התחרות. הדבר השני הוא חסימת נגישות למידע טכני למכללות

מבקש הערה אחת: שמעתי את השרה מדברת על חשיבות שבילי האופניים ומסכים עם זה לחלוטין, אני גם חושב שתחבורה ציבורית טובה כשהיא חלק מרשת גדולה. אני מבקש לשאול: יש תחנת רכבת בראש העין דרום שאושרה מזמן. התחילו לעבוד על גשר ושבילים שיובילו

אני יושבת-ראש ועד שכונת נווה שאנן ואני רוצה להצטרך לדברי של חבר הכנסת

שהתחנה תפונה בסוף 2023. נותרו פחות מעשרה

הראשון הוא להקים את הפורטל - - - בגודל - - - באורך של 280 מטר, להעביר אותו דרומה - - - שאין בתי מגורים או להעביר אותו צפונה כפי שקבלן הבין-לאומי המליץ וזה יחסוך

הגיע הזמן באמת שנראה שהוועדה מתכנסת ועוסקת בנושא הזה,

שלמה עם שלם, סמנכ"ל חברת אל-על, איתנו? נעבור לראש עיריית נהריה, רונן

רוצים תחבורה ציבורית אבל אם אין בסיס תשתיתי לא נוכל להעלות תחבורה

יש תוכנית חומש לכבישים - - - עכשיו כשהעברנו את התקציב.

אדוני, שהיה לי חשוב יותר לקדם את הנושא של התחבורה הציבורית ואז אנחנו במקביל מקדמות את התוכנית של הכבישים ונראה איפה זה עומד. יש לומר שרכ"ל נופית מקודמת בסכום של

אני מבטיחה לך בצורה חד-משמעית שלא ייפגעו.

אפשר התייחסות לגבי התחנה המרכזית בתל אביב? היא תתייחס להכול, היא רשמה את הכול.

להגיד שקו 955 שאתם פניתם וביקשתם לתגבר אותו,

עכשיו פתאום היא אומרת ששאלנו על אודות קו 42 ונעניתם.

כדאי שאולי תציגי את זה בצורה אחרת. תגידי שלא הבנת את השאלה, שייראה יפה.

גם לא תקבל. היא נמרחת עם זה.

כי כך זה היה נראה לפני רגע.

התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי: זה מכתב שממוען לשרה מירי רגב,

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב

אשלח לך בווצאפ. אנחנו נבדוק את הדבר הזה. יכול להיות - - - יש גם רציפות. נעבור לשאלות הבאות.

כל נושא תאונות

אנחנו מנסים לחזק את הנהלת הרלב"ד ולעמוד מאחוריה. השרה והשר לביטחון הפנים הודיעו על הקמת צוות משותף בנושאים הללו. הרעיון הוא שאבי נאור, מינוי

לא, לא, חבר הכנסת ביטון, זה לא מה שאני אומרת. אז אם נמל מבקש לפתוח רציף למה לא פותחים?

אבל את מחליטה למנכ"ל וליושב-ראש מה הבעיה? אנחנו באנו ודרשנו מהנמלים להוסיף עובדים זמניים. פניתי להסתדרות כדי

כבר היה וביקשנו לקיים דיון על התקציב של רלב"ד - - - היה של משרד התחבורה, אז למה אי-אפשר לתת שם תגבור. חבר הכנסת ביטון, שמונה מיליוני שקלים בעידודך הנמרץ וגם של בועז טופורובסקי לתוכנית שומרי הדרך שעברה פה בימים

מדובר גם בגופים פרטיים אבל עדיין אפשר לעשות את זה ואנחנו פועלים על מנת להקל על האזרח. ברמה המיידית, ישבנו עם חברת חוצה ישראל שהיא בעלת הזיכיון על כביש שש צפון וממש הייתה הנחייה שלי להיות הרבה יותר ברורים במעבר, יהיה שילוט במעבר בין טריטוריות כדי שיבינו שזה לא אותו המנוי.

חבר הכנסת מקלב, בבקשה. אקדים במילת הערכה לעובדים שאני מכיר היטב. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי: ראויים לכל מילת שבח. בקשר לתחבורה הציבורית

תודה, מקלב.

השרה נשארת רק בשבילך, היא אמורה להיות שרה תורנית במליאה ברגעים אלו. התחבורה הציבורית עלתה ב-25% עבור מי שאין לו הנחה מובנית. זה עלה בתחילת הדיון, המנכ"לית תישאר לענות. אתה תמכת בידנו בטכנולוגיה חליפית למי שאין לו

הן גם רוצות לטפל בזה, הן באות להרוויח כסף,

חלק גדות מאוד מהשירות. אם יהיה שירות טוב יותר זה יגרום לכך שאנשים יעברו לתחבורה הציבורית.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה.

נכון, גם נתיבי איילון יודעים. אני לא חושבת שהשאלה היא מי עושה אלא איך עושים. גבירתי המנכ"ל, אני אומר לך - - - וזה מאושר, מה שאנחנו - - - מה שמוכן צריך

סיימנו, פטין, בפעם הבאה לבוא בזמן. הדיון התחיל ב-09.30. - - - כשאתה יוצא מהבית - - - אנחנו לא נפתח דיון מיוחד עבור חברי כנסת שהגיעו בסוף. אין סיכוי שיתנו תשובה. אני מסכם: הדיון היה טוב, הגיעו עשרות חברי כנסת, סימן שיש עניין ציבורי בנושא זה. כל חבר כנסת שאל 2-5 שאלות.

תיקונים קלים לוקחים לפחות שנה, תשתיות כבדות יותר מתפרסות על פני חמש שנים לפחות. הצגת התקציב היא טובה, היקף ההשקעות נכון, המבחן הוא מבחן הביצוע. שמעת פה מצוקות, שמעת פה שאלות, אנחנו רוצים קשב והתייחסות. דעתנו לא נוחה מההקצאה התקציבית לרלב"ד. אנחנו לא מרפים מהנושא וגם הקמנו ועדת משנה לטיפול פרטני. אנחנו דורשים שהרלב"ד תתחיל לעבוד עם ממלא המקום שלה, עם הרשויות. מאוד מבורך משעשיתם אם פרויקט שומרי הדרך אבל יש עוד פרויקטים שהם בסכנה, בחינוך, בהסברה וביזמות של מגזר שלישי. אנחנו רוצים שתבחנו הסטות תקציביות, תגבור תקציבי, ימונה מנכ"ל קבוע ויציג לכם תוכנית קבועה. תנו עכשיו מעין זריקת מרץ לרלב"ד ואחר כך תבצעו חשיבה יסודית. המצב לא כל כך טוב בתחום הזה. אנחנו מאחלים לך הצלחה רבה, מחכים לתשובות כתובות לקראת דיון ההמשך. תודה למנכ"לית ולאנשי המקצוע. תודה לך גבירתי, רק תעני למכתבים. אבוטבול, יש לסיים בטוב. אבל חודשים היא לא עונה לי. הישיבה ננעלה בשעה 11:33.